שלום לכולכם, אני פותחת את ישיבת הוועדה בנושא פרק כ"א, הרכבת התחתית, מטרו, למעט סימן ג' פרק ב', מועצה מאסדרת,

הכלכלית, תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, תשפ"א-21'. הדיון היום יעסוק בפרק ג', מימון ופיתוח מיזם

גם מנהלת הוועדה הייתה נוכחת ביום העיון ודרשנו וביקשנו וזה אכן קרה, שכל החומרים שאנחנו כחברי כנסת ראינו בזמן יום העיון, הכול עבר בסוף למנהלת הוועדה וכל החומרים האלה הוצגו באתר הכנסת. מי שמתעניין ורוצה מוזמן להיכנס לאתר הכנסת,

זה פומבי, זה

אני מניח שיש היבטים גם של נגישות ושל הגנת הסביבה ועוד ועוד ועוד. הוועדה כרגע לא דנה בכל ההיבטים הרחבים שעולים מהקמת פרויקט המטרו, היא דנה באופן ממוקד בחקיקה שמונחת בפניה. כמובן שניתן, חברי הכנסת יכולים להעיר הערות גם בנושאים משיקים, אבל מסגרת הדיון הנכונה היא לדון בדבר החקיקה שמונח

אבל אנחנו מבחינתנו לפחות הלכנו גם אחרי מה שנהוג בעולם וגם אחרי ההיגיון ובסוף התלבושת המשפטית פה, התלבושת של החוק, נועדה לאפשר את המטרו. החדשנות כאן,

כגורמים משפטיים, זה פרויקט

זה לא גורף בכלל.

מצמצמים ומעדכנים.

נראה בסוף, הקו הכחול נראה כמו אמבה שמותאמת למקום ולרוח של אותה תחנה וכמובן גם מבחינת עוצמות הפיתוח, כמו שנתת דוגמה,

אתה אמרת שאם בתל אביב יהיו הרבה תחנות ואז כל תחום ההשפעה, אז אמרנו שיש הבדל מהותי, הלכתי איתך,

אבל אנשים פרטניים, בניינים פרטניים,

תתקנו את ההגדרה הזאת. אתם מקבלים את ההערה או לא מקבלים את ההערה? אבל אנחנו רק כרגע

לא,

גם אנחנו. עד שיהיה

גם בהריסה ובנייה וגם בתוספת קומות והם לא צריכים עכשיו לשלם על זה. צריך לזכור, יש תכנית מתאר, תכנית כוללנית

יינו מאוד שמחים לדעת את זה ואפילו להכניס את זה כאן כדי להבהיר את החששות.

אני בתכנית משביחה במתחם פינוי בינוי. כתוב ש'כלולים כולם או למעלה ממחציתם במתחם השפעה אשר הגדילה את השטח הכולל המותר

ורד, את לא מתכוונת מתח"מ בלי מטרו, כן? אני שאלתי. את לא מתכוונת שאם יש מתח"מ באיזה מקום בלי מטרו אז כאילו - - - זה רק איפה שיש תחנות מטרו. בסדר. יש לי שאלה לגבי התכנית המשביחה.

זה לא נכון, התערבות שלכם בתכנון זה דבר מהותי לטובת הציבור ומאוד חשוב להשמיע - - - אז אתה חושב שוועדות הכנסת צריכות לדון גם בנושאים התכנוניים, אז בוא אנחנו נסגור את כל מוסדות התכנון.

אני חושב שוועדות הכנסת צריכות להנחות ולהנחות את מוסדות התכנון. סליחה, המחשוב, בבקשה אני מבקשת לסגור לעורך דין טל את המיקרופון

אני מעריך את זה מאוד.

וגם של הצעת החוק. אז בבקשה בשתי דקות תתייחס.

לציין שאתה הגשת לצורך המטרו,

2,500 הסתייגויות והתנגדויות וההליך כרגע נמצא בבירור. ההליך הזה עוד לא נגמר ואנחנו בשום

גם מודעת לבעיה - - - רגע, מי את? אני לא רואה שם כזה בכלל ברשימה של האנשים. מנהלת הוועדה כותבת לי רשימה,

מי מדבר,

לפי רשימה שהיא הכינה לנו.

ולדימיר, רצית להתייחס.

לפרקים מסוימים

אנחנו בסעיף ההגדרות,

אנחנו בסעיף ההגדרות. אז אני אתייחס בהמשך. יש הערות

אתה יצאת רגע כשדיברנו על הנושא של התחדשות עירונית,

יופי. היועצת המשפטית רצתה להתייחס.

באופן תיאורטי קשה לי להעריך מצב כזה שזה יקרה כי ברגע שאנחנו מגיעים לתחום שהוא שלם תכנונית אז כולו נמצא ולא יכול להיות מצב ששכונה נניח

אנחנו זימנו גם את גורמי המקצוע, אני חושב שזה היבט מקצועי.

לעניין הקשר להשבחה, אני רוצה לציין שברגע שיש תשתית של מערכת של הסעת המונים, כמו קווי רק"ל ובטח

אנחנו יודעים שיש גם הקשרים שיש לנו לגבי דברים שקשורים לוועדת התכנון, עדיין אנחנו לא רוצים לגעת בזה,

אבל באמת,

הבקשה היא הוספת סעיף נגישות

אז מה אתה מציע? אני לא כזה גאון גדול.

חצי גאון. מה שאמרתי, שהטענות האלה בהחלט יכול להיות שהן מוצדקות ונכונות, אני פשוט לא חושב שכרגע זה המקום ללבן

לא, זה כבר כתבת. אין בעיה,

כתבתם שהיא תפרסם בהודעה ברשומות, זו לא השאלה שלה. אין שום בעיה. לעניין התוויית שיקול דעת,

הרציונל הוא ברור, אנחנו רוצים לשמור על הערך הריאלי של הכסף, מה זה אומר לשמור על ערך ריאלי של

כשקובעים בחקיקה ראשית את המסגרת ואחר כך העדכונים ואחר כך ההגדלות זה נעשה בהליכים אחרים שלא מגיעים לכאן, אז לכל הפחות תגידו מה שיקול הדעת, מה המדדים האפשריים.

אתם יודעים היום להגדיר

הערה לסעיף 26(א), על סך המסגרת של ההוצאה. היות שבאמת עולה כאן מאוד מאוד השאלה של הוודאות אז מה שיש לנו למעשה זה סך מסגרת ההוצאה וככל שאנחנו בדקנו אז באמת גם

להוסיף לנוסח את ההתייחסות. אנחנו שאלנו מתי זה נעצר, מה מגביל את זה, אז הם הפנו אותנו לדברי ההסבר ואמרו שהדיווח, כמו שאמרה יושבת הראש,

(3)הכנסות שיתקבלו מהקצאת מקרקעי ישראל

(4)סכום שיועבר מדי שנה בגובה ההפרש שבין הכנסות המדינה ממס גודש בהתאם לחוק הפחתת גודש התנועה באזור גוש דן התשפ"א 2021‏, באותה שנה, לבין 700 מיליון שקלים חדשים, (5)סכומים שיעבירו הרשויות המקומיות שבשטחן חלה תכנית המטרו, לאוצר המדינה, בהתאם להוראות

אני מציע שנתייחס לזה כשנגיע לסעיף הספציפי

גודש, אגרת הגודש מתוכננת להביא סדר גודל של 1.300 מיליארד שקל בשנה הכנסות למדינה, 700 מיליון השקל הראשונים יועברו לטובת תגבור התחבורה הציבורית בהתאם למתווה

הכול ברור, למה אנחנו חשבנו כן שנכון להדגיש את סעיף (6)?

האחד הוא שהוא שהממשלה החליטה לגבי זה שהיא מעוניינת לעשות צוות ייעודי לטובת הנושא הזה ורצינו לשקף את זה לחברי הכנסת. מה המטרה של הצוות

ואפשר אולי לעגן חלקם מהם כאן. ואפשר לפרט לפחות חלק מהם. יש מקורות של המדינה, מה הם המקורות של הרשויות? תוכל להציג מה העקרונות בקצרה?

בוודאי.

הערכנו אותה, של כמות התחנות שיש באותה

מי שאחראי בסופו של דבר לאיתנותן של הרשויות המקומיות זה משרד הפנים,

ביחד עם האוצר, בהסתכלות על התקציב

ואתה רוצה שאני אכניס את זה עכשיו פה לחוק? ודאי.

לא, אין לי אפשרות כזאת. אני אומר שוב,

קודם כל יש כאן עול כבד שמוטל על הרשויות המקומיות.

אני דוחה את ההצעה הזאת, אני כבר שמעתי עליה, אנחנו לא הולכים להעלות ארנונה בחוק הזה בשום פנים ואופן. זה לא

חד משמעית. אין שום כוונה, למען הסר ספק, כשיש רשות מקומית שלא תוכל לעמוד בתשלומים - - - אני רוצה להגיד לך,

שעל נושא הארנונה דיברנו לדעתי לפני שבוע או שבועיים ואני כבר אז אמרתי לך שזה המצב, כלומר זה שאתם ממשיכים

זה הכול. הבנתי. תראה, מניסיון 13 שנה בשלטון מקומי, ועברתי שם הרבה מאוד תקציבים וגם תב"רים למיניהם, וגם מהיכרות עם חברות כלכליות וחברות בת של השלטון המקומי, אם אנחנו נשב קצת על ספר התקציב אני מאמינה שאנחנו נמצא הרבה מאוד מה לעשות.

בסוף סעיף 27(ב) יש מילים שאומרות 'ימומנו מאוצר המדינה'. אני מבקש להחליף את המילים האלה,

אני מבקש להרחיב את האפשרות ולכתוב 'ימומנו באמצעות אפיקים שונים ובכלל זה אוצר המדינה',

BOT, זכיין פרטי

זאת אומרת אנחנו לא מתווכחים לגבי ה-150 מיליארד, אלא לגבי המתודולוגיה שהראתה שזה פרויקט מאוד מאוד כדאי והתועלת תהיה אולי 400

שגם זה נלקח בחשבון. לא, אני לא ביקשתי פה הרצאות,

ההתייחסות שלך לסעיף (ב) הייתה מאוד מאוד עניינית, הייתה פה הצעה מעניינת שאולי כדאי לשקול.

המטרו הוא עם פוטנציאל להפוך את הערים שלנו לכאלה

הוא יעודד הליכתיות, איכות חיים טובה

גם בעיות ייפתרו מאליהן, לדעתי, ברגע שתהיה למשק ודאות, ברגע שיידעו שהפרויקט הזה באמת קורה.

אנחנו תומכים מאוד בקידומו ונעבור להצגה, בבקשה,

תציג את עצמך, שאנחנו נדע מי

כי אנחנו רואים שגם סידני מקימה עכשיו מערכת מטרו,

שעדיין אין בה, כולם דרך אגב יותר קטנות מתל אביב, ויש גם את ריאד, שכנים טובים אולי בקרוב. מטרופולין תל אביב ללא המטרו. אנחנו מדברים על כך שהרכבות הקלות צפויות לקרוס, זאת אומרת הן לא יחזיקו בשנת 2040 את הביקוש, זה על פי מחקר של משרד

פה החיסכון בקרקע הוא רק החיסכון מהקרקע שנמצאת מעל המטרו,

זה ממש החיסכון, בעצם כמה שטח נחסך בתמורה לכבישים נגיד. יש חיסכון בעוד רכב. סביבה, הפחתת זיהום האוויר. אופציה לתחבורה ציבורית.

למי שמכיר, אם זה באר שבע עם תעשיית הסייבר ומעבר צה"ל דרומה ואם זה בירושלים, ואם זה BRT בתוך באר שבע. חשוב מאוד לחזק את המטרופולינים, זה לא צריך לבוא על חשבון המטרו כמובן, אבל זה צריך לבוא במקביל למטרו.

השאלה איך אנחנו גורמים לכך שבמו ידינו לא נגדע את האפשרויות שמחר יהיו חברות מחוץ לארץ שירצו גם להקים מפעלים כמו אינטל בשדרות או באופקים או במקומות

זה בעצם המשחק הרציני, כי בכל הארצות בעולם שידעו לעשות מטרו גם ידעו לחבר את הפריפריה ברכבות מהירות. אבל אתה זוכר שאנחנו דיברנו על זה שהרכבת הכבדה מצפון ומדרום

רגע, האוצר זה מי שמחליט על סדרי עדיפויות,

- - - אף אחד לא עושה טובות לאף אחד. בדיוק, בסופו של דבר המדינה תקבל על זה

ביקשנו מרשויות התכנון להתייחס לזה ברגישות ועוד פעם לחשוב. ההליך הזה נמצא כרגע בהליך הגשת התנגדויות,

אנחנו בהחלט חשבנו בעתיד, כי כרגע אנחנו דנים על פרקים אחרים לגמרי ובכלל הנושא התכנוני לא בסמכות הוועדה, אבל חשבנו לקיים פה דיון רחב אחרי התקציב כמובן ושרשויות התכנון יציגו לנו את התוואי של המטרו,

כלומר הגבייה של 40% פלוס 35% מתבצעת ביחד?

זו הפרקטיקה היום, הוועדה המקומית עושה שומת השבחה על המקרקעין ומוציאה שני שוברי תשלום לבעל הזכויות במקרקעין, שובר תשלום אחד של 40% שמגיעים אליה, ושובר נוסף של 35% שיגיעו לאוצר המדינה. אבל זה נעשה באותו מועד על ידי הוועדה המקומית,

אני רוצה אולי לעמוד רגע על הנקודה של היטל השבחה. היטל השבחה הוא איננו מס אמת, הרי השבחה אמיתית נמדדת בסופו של פרויקט על בסיס חישוב תוצאתי שמתבסס על בכמה מכרת את הפרויקט ומה היו הערכים שלו בסוף הדרך, פחות הרווח היזמי, פחות

איליה, אולי אתה יודע לענות לזה, האם המס הזה יש לו נגזרת דומה ממקום דומה?

ברגע שמחליטים שזה לא יגיע אך ורק משם, אלא זה יגיע מהכנסות ייעודיות של המבנה הספציפי הזה, שמקורן בבעלי קרקעות ובעלי נדל"ן בשטח גוש דן ברור שזה מגיע פחות על חשבון סדר העדיפות ויותר על חשבון הנהנים הספציפיים. זו למעשה המדיניות שאנחנו מציעים פה. זו נראית

הייתי שמח - - - דקה, יעקב. רגע, יוליה, את יודעת שבסוף העצות שלי טובות, את אומרת את זה כל

היושבת ראש, זה מופיע כבר בנוסח ואנחנו יכולים גם לחדד את

אגב הדברים שחבר הכנסת טור פז אמר, להבהיר בצורה שלא משתמעת לשתי פנים שכל הכסף של

אנחנו מציעים, זה כמה חודשים של יכול להיות של חוסר חפיפה שעכשיו הסטטוטורי הנוכחי שיש בו מתחם ההשפעה, קו ה-78

ככל שתמ"א 70 - - - אני מציעה דבר כזה,

הבנו, יש הוראות מעבר. השאלה אם היום זה לא רחב מדי.

לגבי מה שאת אמרת,

תגיעו להבנות כי אני חושבת שאין פה פער גדול מדי, יש פה ממש אפשרות להגיע למשהו מוסכם, די ברור שאף אחד לא רוצה לגרום נזק לשני,

לשם.

אחרונה, כבוד היושבת ראש, לגבי סעיף 29(ד), שר

ראשית יושבת הראש אמרה שבהתחדשות שהיא יותר בניינית, את ביקשת להפריד לגמרי ועל זה תהיה עמדת ממשלה. בכל מה שנוגע למתחמים שהוכרזו, נכון, אתה צודק, בחקיקה שנוגעת להתחדשות עירונית קבענו שברירת המחדל

כדי שתהיה עלימה. לא, אין הלימה.

שבא המחוקק ואומר: תראו,

ובלבד שיש כדאיות כלכלית במיזם. הכדאיות הכלכלית זה בעיני המסתכל. אוי, כמה פרויקטים בוועדה מחוזית בתל אביב נפלו על הדוח של בדיקות כדאיות?

בואו נייצר ודאות, תקבע העירייה,

הרשויות המקומיות לעניין המתחמים, בסוף ברור שההחלטה - - - אבל תמ"א 38 מסתיימת. אז תקרא לזה התחדשות עירונית.

כמו ששאלתי קודם מה הקשר בין תמ"א 70 לבין תכנית משביחה ומתחמי השפעה, אני שואלת כאן משפטית, ואולי זה מופנה למשרד

לפי החוק כן. אני אגיד לך מה ההסבר שלי כמו שאני מבינה וכמובן האוצר יתייחסו, אבל בעצם כל המטרה של הסעיף הזה נועדה להתמודד בדיוק עם מה שמעלים פה, שכיוון שבהתחדשות עירונית המצב

ולכך נועד הסעיף בחקיקה של התחדשות עירונית - - - כרמית, אני לא מדברת רק על פינוי בינוי, אני מדברת על

אז לגבי התחדשות עירונית, בסעיף קטן (ד), באופן ספציפי, באמת כמו שהועלה פה מעיריית תל אביב, כל המטרה של הסעיף הזה הייתה לייצר איזה שהיא הלימה. אנחנו מכירים את המורכבות של פרויקטים מהתחדשות עירונית ואנחנו יודעים שהרבה

יש את תקן 21, יש הרבה מאוד דיבורים ומחשבה ובחינה כלכלית של הפרויקטים האלה.

יש להניח שבסופו של דבר יגיעו לתוצאות קרובות, אבל אי אפשר להבטיח מראש שמה שהרשות המקומית תקבע בהכרח זה מה ששר האוצר יקבע. את יודעת מה אמרת ברגע זה?

לא, אמרתי שברירת המחדל היא 25% וכמובן הם רשאים לקבוע - - - אני מתרגם לך את זה

בסוף כולם יהיו חיים מאותו תקן 21 ומאותם היבטים כלכליים. אבל אלה מילים שאין להן משמעות ברמה הפרקטית כי ברור שאם אני יודע שיבוא מישהו אחרי שיש תכנית התחדשות עירונית - - - למה בכלל שר האוצר צריך להיכנס לזה?

הוא בוודאי יקבע פחות מברירת המחדל. היושבת ראש, הטענה פה כאילו שהסיפה, שאנחנו צריך לבדוק את הכדאיות הכלכליות זה אמירות

זה עושה שכל, אנחנו לא רוצים לשחק עם הדבר הזה. אבל גם ליועצת המשפטית יש הערות. יש הערה של יושבת הראש, היא ביקשה לדעת מה היטל ההשבחה הממוצע למגורים היום.

יודעים? באזור המטרו. 700,000 שקל עד מיליון שקל לדירה זה באופן

על שימוש חורג והקלה יש היטל השבחה. זאת אומרת אם כל הזמן באים ואומרים שזה צריך להיות זהה - - - רגע, אני רוצה להבין. איזה השבחה עשיתי לנכס אם במקום דירה פתחתי שם גן ילדים או קליניקה לרפואת שיניים? שמאי בודק את זה. כל היטל השבחה מתבסס על

אבל הכול זה רק חד סטרי, כי אם זה הפוך ואם מתברר שדברים לא יצאו והשומות לא היו נכונות וכבר עסקאות נעשו וכו' ואנשים יפשטו רגל את זה אף פעם האוצר לא ירוץ

זה דבר אחד.

אנחנו מבקשים להמשיך בדיאלוג מול השלטון המקומי. אחרי שתראו את ההצעה - - - לגבי הסעיף הזה אני שלחתי אותם להידברות. בסדר. כי יש לי עוד הערות,

אתה מסכים איתי,

שיש הבדל מהותי בין בניין בודד או כמה בניינים או מתחמים. חוץ מזה הכול יהיה רלוונטי רק

לכן האחידות צריכה להישמר כשיש לה משמעות. לגבי ערובות להבטחה, סעיף 32. אני רק מפנה את תשומת הלב שבחוק תכנון ובנייה,

בדיוק נקבעות באישור ועדת הפנים.

אני מדברת על חוק התכנון והבנייה,

הרי זה הולך לפי מספר תחנות בכל רשות,

ברגע שכל רשות תשלם את מה שהיא צריכה לשלם, מדובר בעשרות מיליונים כל שנה, היא פשוט מאוד תחלק את הנטל הזה על מספר התושבים שלה בצורה שווה,

וזה עוד משהו שיוצר עיוות בנושא הזה. אני לא מכירה כזה

זה יסייע יותר לצמיחת המשק מאשר להטיל עוד מס שעלול לקבור את ואז מה נקבל?

כי אצלנו במדינת ישראל זה חולש על 24 רשויות, ולכן מלכתחילה באו ואמרו שצריך לאגד את כל הדבר הזה בחקיקה ראשית, אבל פתאום כשצריך לממן את זה אז זה נופל על הרשות

(ב)לערור לפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה כמשמעותה בסעיף 12ו לחוק התכנון והבנייה (בסעיף זה, ועדת הערר) על שומת ההשבחה או

צריך לראות שגם המדינה תוכל לבקש את שומת ההשבחה המוקדמת,

אבל אתה מבין שאתה יוצר פה איזה שהיא תחרות בפעולות. חבר'ה, אני אגיד

מה ההבדל ביני לביניכם.

פעם ישבתי בצד השני, בוועדת

אבל מה שחשוב, עוד פעם, שזה יהיה שומה אחת וסופיות הדיון.

המילה שומה אחת היא לא נכונה פה. זו לא שאלה של שומה נפרדת, זה ערעור אחד,

את יודעת איך זה עובד, לייבה,

אנחנו מסתכלים על זה לא בעיניים של הרשויות, כי לרשויות כדאי שהוא יעלה את השומה, מה אכפת לי?

מסתכלים בעיניים של הצדק, של היזם ושל המדינה. בעיניים האלה הכיוון שלהם לא

כל הסיפור הזה אחר כך, נניח נקבעה שומה חדשה, מי שצריך לשלם את זה הוא בעל המקרקעין,

אבל מה הוא עושה עם הדבר הזה אם אנחנו עוד יותר מסבכים את

לדבר הזה יש כמה השלכות שמבחינתנו הן שליליות והן מתחדדות עוד יותר, מעבר למתחמי השפעה הן מתחדדות עוד יותר במתחמי השפעה. במתחמי ההשפעה אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו מגדילים,

את נטל המס, היטל השבחה ומס השבחה זה

כמובן שעל מה שאתה מבקש מבן אדם, כל עוד זה לא הוגדר אחרת בחוק,

נהוג, אם ביקשת מאותו יזם לבנות לך כיכר, אז צריך לשלם לו. ברגע שרק מכניסים את זה לשומת ההשבחה, אז התשלום, וזה גם נוספים יוכלו להסביר,

לדיון הזה אני מודה שלא חיכינו כאן,

אם אתם מחליטים עכשיו לפתוח את הנושא ולהעלות פה איזה אישיו מחדש בהקשר הזה של מס המטרו אז אני חושב שאנחנו גם צריכים לבחון את מה שיש לנו להגיד לגבי דברים אחרים. לזה לא

רק באמת היינו צריכים להכניס את סעיף הערר.

הלוא בתוך התכנית מובנה שאתה לא תקבל את הזכויות אם לא תעשה את

כן יש פה סעיף אחד שערן מתייחס אליו, זה ביחס להגשת התביעות,

שגם זה חלק מהדיאלוג.

למעשה המנגנון החוקי של איך מוגשות התביעות ולמי הן מוגשות,

תיקון חקיקה איזה?

כיוון שלמיטב ידיעתנו כל התקבולים של רמ"י עוברים לאוצר אז הרי מדובר בהחלטה של האוצר איך להפנות את המשאבים, וזה לכאורה לא נוגע אלינו. מה שחשוב להבהיר, שחלף

בגלל שאמרת את המשפט הזה היה חשוב לי גם זה בסדר,

הם אומרים שזו לא הייתה הכוונה, בסדר, אז אני אמרתי את זה לפרוטוקול ואני רוצה

לעניין זה,

(2)לא תיעשה פעולה, כמפורט להלן, לגבי מקרקעין הכלולים,

ממחציתם, במתחמי ההשפעה הזמניים, אלא אם ניתנה ערובה להבטחת תשלום מס השבחת המטרו, כמפורט בסעיף קטן (ג),

(2)ערובות שניתנו לפי סעיף קטן (ב) לגבי מקרקעין שלא נכללו במתחמי השפעה שנקבעו לפי סעיף קטן (ו), יעמדו בתוקפן עד למועד אישור תמ"א 70. (ח)פורסמה ברשומות הודעה בדבר אישור תמ"א

לא,

למעשה אנחנו כבר הגדרנו את זה כתכנית משביחה, הסכמנו שזו תכנית שקרתה אחרי

מי שיש לו יכולת שישלם 100%, אם זה יהיה יותר מדי

אני רוצה לראות איך זה יקרה, אבל אופציה קיימת. האופציה השנייה שבן אדם משלם 80%, 70%

אבל יש פה למעשה כמה וכמה קביעות ואז יתחילו מי קובע: הם כבר קבעו אז אנחנו נשנה את זה? זה כן ישתנה, זה לא. יש פה מתחם גדול מאוד של אי ודאות. תכנית תמ"א

עוד יותר מפריע לי, אתה יודע למה?

זה לא רק זה, זה כל תל אביב. לא, אני מתכוון ב-78. אני אגיד לכם מה אני רוצה.

דקה, אולי זה יספק אותך. אבל אני באמצע טיעון, את לא יכולה לקחת לי את זה. לא עוצרים בן אדם כשהוא

אפילו אנחנו מנסים לעשות מהלך שבו אנחנו אומרים, אנחנו בוחנים את זה כרגע, שהתמ"א תאושר בשני טאקטים כשבטאקט הראשון ייקבעו רק מתחמי ההשפעה, באמת בשביל לתת כמה

אני יודעת שיש חילוקי דעות לגבי התכנית הכוללנית. אני לא איש תכנון, אז מה ההתייחסות שלכם לדבר הזה? מעבר לזה כל הסעיף הזה למעשה זה פחות הוראות מעבר,

אז צריך לנסח את זה בצורה כזאת. הסעיפים לא ברורים

אבל איך זה יהיה מגולם? שווי שוק. אתה היית בוחן את שווי השוק? בנקודת הזמן שאנחנו עושים את השומה. יפה, אבל בנקודת הזמן הזאת בדבר המלאכותי הזה שהם בונים עכשיו, פה הבעיה שלי. מתחם ההשפעה,

אפרופו מה ששואל חבר הכנסת אשר, איזה ניסיון לשערך ולשנות את השומות באזורים האלה. לא, אבל אז, ברגע שמסמך המדיניות, כמו שאתה אומר, מאפשר את ההגדלה הזאת, הוועדה המחוזית של ירושלים מאשרת תכנית באותו מקום, לאחר מכן יש תהליך ובסופו - - - ובכל

אני שואל אותך שאלה קטנה, את אותו חצי אחוז שהוא רוצה להוריד - - - אנחנו לא מבקשים להעלות. הורדה של מס.

אתה יודע מה? אם שר האוצר מוריד מסים אני מוכנה להשאיר את הסמכות אצלו. אם תהיה אופציה של העלאת מסים זה רק דרך

לאחד את סעיפים (6) ו-(7), לא להוריד. כתוב לי לחשוב להוריד את הסעיפים.